טוב לחברי הכנסת הנכבדים שמכבדים אותנו בנוכחותם ולמשתתפים שאיתנו בזום. אני פותח את ישיבת ועדת החינוך. על סדר-היום: ספורט, אתגרים והזדמנויות בקורונה.

לשמחתי, הצהרנו בתחילת הדרך, יחד עם שאר חברי הוועדה, שהספורט יהיה חלק מהוועדה הזאת. כמו שכולנו יודעים, זה לא מספיק קרה בשנים האחרונות. הספורט והתרבות הרבה פעמים נדחקים קצת לשוליים של הוועדה. אני לא אתן לזה לקרות. אני חובב ספורט מושבע. נדמה לי שכבר דיברתי על זה הרבה פעמים. גם משפחה ספורטיבית, גם בעצמי משחק, נושם, חי ספורט. גם בועט?

אם אתה רוצה להעלות לזום את הילד שלי בן ה-3 ולשאול אותו מה הוא אוהב ולא אוהב, תראה שהרוב סובב סביב הספורט. כדי לא לעצבן חלק מהצופים, אני לא אכנס לפרטים. אני חייב להגיד, שמעבר לאהבה האישית שלי, שזה בסדר וחשוב,

עולם הספורט, כמו הרבה מאוד מישורים בחיים שלנו, עובר משברים בחודשים האחרונים. יותר מזה, כשאנחנו מסתכלים קדימה אנחנו במשבר. משבר גם של הספורטאים, האולימפיים וגם של הספורטאים הלא אולימפיים. אנחנו במשבר גם של הקהל, כי בסוף הספורט הוא חלק מהתרבות שלנו במובן הרחב של המילה. כשאנחנו מסתכלים קדימה אז הוא בוודאי משברי להכנסות של כל ענפי הספורט, כי הקהל הוא חלק משמעותי מהיכולת שלהם לכלכל את עצמם. לכן צריך לומר בכנות שאנחנו במשבר. שוחחתי אתמול ארוכות עם שר התרבות והספורט,

שמעבר להיותו אוהד ספורט הוא מבין את המשבר. זה לא אומר שמחר בבוקר כל החלומות שלנו יקרו, אבל זה אומר שאנחנו מוודאים ועוקבים טוב טוב שכשיוצאים תקציבים לחזק תחומים משמעותיים בחיים שלנו, חלק משמעותי יגיע גם לספורט. חברת הכנסת פרומן רצית להגיד משהו בהקשר אחר. מי שנמצא איתנו בזום, תדעו שזה נהוג שבפתיחת הישיבה מותר לחברי הכנסת להעלות נושא אחר. לאחר מכן נצלול לנושא. בוקר טוב ותודה רבה. זה בהקשר אחר, אבל אני חושבת שהוא יתחבר גם עולם הספורט. אמש בחצות קיבלתי פנייה מאחד האמנים הידועים. הוא כותב לי: "מדווח לך שחבריי ואני, ועד הפעולה להצלת התרבות, מפגינים מול משרדי הממשלה עם חבריי האומנים מוכי ייאוש קיצוני בימים אלו. הערב עמדתי לצד אמן ידוע שעמד לפגוע בעצמו מתוך ייאוש מהמצב. מתריע כי אם לא יאושר מחר מתווה התרבות, מדינת ישראל תראה מראות שהיא לא ראתה מעולם ועוד מתוך אומניה ויוצריה. אני אומר את הדברים מכאב לב גדול ובשם אלפי אנשים. לפני שבועיים העברתי להם את המסר שיולי אדלשטיין אמר לי אישית בטלפון ואף אישר לי להבהיר, כי רק אם תהיה רעידת אדמה יידחה מתווה פתיחת התרבות. בינתיים לא היתה רעידת אדמה וברור לכל אדם, לרבות לרופאים מהבכירים ביותר במדינה, כי שני מונשמים נוספים אינה רעידת אדמה. בשם אלפים, בשם ועד הפעולה, בשם עשרות אנשי הצוות שלי, שחלקם במצב נפשי, כלכלי ופסיכולוגי שאינני יודע להתמודד מולו ולעזור, אני נושא קולי אליך. באיזה אופן תוכלי להשפיע על הממשלה לשמור על המתווה שנקבע לפתיחת התרבות מחר בישיבה?" (כלומר הישיבה שתתקיים היום א.פ). "ישנן דעות רפואיות רבות ומגוונות ואין זה הגיוני כי רק דעה אחת תשפיע ברמת חיים ומוות על 150,000 עובדי תעשייה מפוארת שגוססת בימים אלה". מצאתי לנכון להביא את הקריאה הנרגשת הזאת של אמן אחד בשם מאות אלפי עובדי תעשיית התרבות שנמצאים במצב קשה, קשה קשה. אני קוראת מפה לראש הממשלה, לשר הבריאות, לשר החינוך, לשר התרבות והספורט ולשר האוצר. תעשו הכול כדי שלא נגיע למראות שלא היינו רוצים לראות, כמו שאמר אותו אמן. אנא עזרו להם. תכף כנראה נשמע את זה גם מעולם הספורט. תודה לחברת הכנסת פרומן. אני רק אומר למי שאיתנו שזה חלק מנוהג של ועדות הכנסת שחברי כנסת יכולים להעלות נושאים לדיון. אני חושב שהעלית צורך אמיתי שכולנו מתחברים אליו ומזדהים איתו. אכן יש היום קבינט קורונה. דיברתי עם חילי ועם עוד הרבה אנשים אצלנו. כולם מבינים את המשבר והוא באמת אדיר ואי-אפשר להמעיט בערכו. הלוואי שהיום יהיו בשורות בעניין הזה, באמת הלוואי. מפה נמשיך לדחוף. בהמשך נפרסם את סדר-היום, אבל קבענו שנעשה עוד יום דיון בשבוע הבא כדי לאפשר להם שוב לבוא לפה ולהציג לנו את המציאות ואולי נצליח לעזור להם. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. כנציג ציבור אתה מקבל הודעות מכל העולם. זה פוגש אותך בכל מיני הודעות, כולל הודעות ווטסאפ. שולחים לי פה מאמר של אחד בשם מנחם ישי שמדבר על הנושא של הספורט ועל כמה שיש לנו המון המון להסתכל ולהביט קדימה לפני שאנחנו משחררים את הקפיץ שם. אני מדגיש, אני חלילה לא נגד הספורט, אני בעד הספורט. אתה יודע שיש הרבה קבוצות תורניות בנושא הזה ושגם מעסיקים את עצמם בנושא הזה. לא מספיק. לא מספיק זה בעיניי המביט והצופה. אני רוצה שיהיו עוד. באופן יחסי אנחנו לא הרוב. בכל מקרה, חשוב מאוד לדעת שהבריאות של הספורטאים, של הצופים היא לנגד עינינו. אם ידענו להפעיל יד קשה בנושא הזה על בתי כנסיות, על אולמות וכל מיני דברים מהסוג הזה, השחרור חייב להיות מאוד מדורג. בספורט יש המון זעה והמון בעיות מהסוג הזה. צריך לשמור על הבריאות של השחקנים שלנו. אני אומר את זה באמת מתוך דאגה כנה. המאמר הזה שקיבלתי ופניות אחרות שקיבלתי, באים לאו דווקא מהפן נגד הספורט אלא נהפוך הוא, בגלל שרוצים לשמור על בריאותם של כולם. ראוי גם להעלות את הזווית הזאת והלוואי שנצליח למנוע את זה מכל עם ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת רזבוזוב, בבקשה. תודה כבוד היושב ראש. כיף לקרוא לך כך בוועדה הזאת. טוב ששמת את הספורט בסדר העדיפויות של הוועדה. חשוב מאוד שאתה כאיש ספורט וכאחד שמבין ספורט תיקח את הנושא הזה קדימה. אנחנו כמובן נתמוך בך. תמיד אני אומר שבספורט אין קואליציה ואופוזיציה. חשוב ללכת ביחד ולתמוך ולעזור. הספורט במדינת ישראל זקוק לעזרה. כאן אנחנו דנים על אתגרים בספורט בתקופה הקשה של קורונה. תקופה קשה לספורט הישראלי, תקופה קשה לספורטאי ישראל. יש כמה סוגיות שאני רוצה לקבל עליהן תשובות מנציגים של המשרדים. הנושא הראשון זה עניין התקצוב של קבוצות הספורט. מכיוון שהיתה רפורמה והספורט לא מתוקצב עכשיו על-ידי מועצת ההימורים אלא על-ידי משרד האוצר אז כמובן שיש הרבה טופסיאדה והרבה בירוקרטיה. אני חושב שבגלל התקופה, בגלל שנציגי הקבוצות שפועלים בהתנדבות היו סגורים בבתיהם, צריך ללכת על המודל שהיה כמו בשנה שעברה בלי בירוקרטיה,

ניהול תקין לכל עמותה וקבוצה וניכוי מס במקור, אבל בלי הטופסיאדה. משרד האוצר מבקש המון טפסים והקבוצות ממש מתקשות לממש את זה נכון לעכשיו. חשוב מאוד שייקלו עליהם לפחות השנה ובשנה הבאה נקווה שנצא מהמשבר הזה וכמובן יישארו כל הדרישות הרלוונטיות. כמובן יש את הקבוצות החדשות שנכנסו עכשיו למעגל לא מקבלות בגלל שאין תקציב וגם להן צריך לעזור. כשאתה אומר דרישות רלוונטיות, אתה

אני מדבר בינתיים על תקצוב של קבוצות ספורט. יש את העניין של חדרי כושר שנמצאים ב-50% תפוסה. אני מקווה שנציגי חדרי כושר ידברו פה. הענף הזה בקריסה והוא אחד הענפים שהכי נפגע. גם הם, כמו עולם התרבות וכל השאר לא מדברים איתם על פעימות נוספות. יש פעימה ראשונה, פעימה שנייה. מה עם השלישית, הרביעית והחמישית? הם פשוט נפגעו. אם הענף הזה יקרוס יהיה מאוד קשה לשקם אותו בהמשך. יש את העניין של ליגה למקומות עבודה. נשארו להם כמה מחזורים ואם יש כמה אימונים הם מוכנים לשאת בכל ההוצאות ולהיות תחת כל ההנחיות. אני מדבר על קט-רגל, כדורסל וכמה ענפים. חשוב מאוד לסיים את הליגה למקומות עבודה. כמובן יש את העניין של הקהל. אני תמיד אומר שעדיף שנהיה מוכנים. אם מצב התחלואה יעלה, אנחנו באותו יום מוכנים להפסיק ולא להכניס אף אחד. אם המצב ישתפר ואנחנו רואים שאנחנו יכולים לחיות לצד קורונה, קוראים לזה שגרת קורונה. צריך לגבש תכנית של החזרה של הקהל למגרשים בכל הענפים. כמובן אנחנו רוצים לשמור על בריאות הציבור ולא לסכן אף אחד. אנחנו כן רוצים להחזיר לאנשים את מה שהם אוהבים שזה הספורט.

גיא אטיאס, מנהל אגף בכיר תקציבים ותכנון במשרד התרבות והספורט. אנחנו נשמח לשמוע ממך סקירה על המצב. תכף נשמע מעוד ארגונים וממשרד האוצר ומנציגים נוספים.

איפה האתגרים הגדולים מבחינתך ואיזה שינויים אתה צופה שיקרו בקרוב? אני חושב שהאתגר הגדול שכרגע המשרד מחויב

צריך לאפשר להם להתנהל, הן בסוגיות תקציביות והן בסוגיות של קישור מול משרד הבריאות. האתגר הגדול שאנחנו מזהים אותו כרגע זה בעצם ליגות העל בכדורגל ובכדורסל. אלה הליגות הבכירות, שרוב ההכנסות שלהן מגיעות מהכנסות חיצוניות, או מה שאנחנו מגדירים הכנסות עצמיות. אנחנו מקיימים שיח כבר תקופה ארוכה מול משרד האוצר כדי לראות איך אנחנו מוצאים פתרון לשני חלקים.

לגבי העונה הקודמת שתיגמר עוד מעט והסוגיה היותר מורכבת זה לראות בעצם איך פותחים את העונה הבאה. אני יכול להגיד שאנחנו בשיחות עם משרד האוצר. יש עמדות לכל משרד. אנחנו מקווים שעד סוף השבוע נמצא פתרון לשתי הסוגיות האלה ונוכל לצאת בבשורה. זאת אומרת, מבחינתך, אתם בתקווה שעד סוף השבוע הקרוב תפרסמו גם מתווה לגבי העונה הנוכחית שמסתיימת וגם איך מתכוונים לפתוח את העונה הבאה? אנחנו מתכוונים עד סוף השבוע הזה, לכל היותר עד אמצע שבוע הבא ואני אסביר גם למה. כדי לפתוח את העונה הבאה צריך לדעת וודאות עכשיו. אין אפשרות למשוך את זה, כי בסופו של דבר לא יהיה ניתן להרכיב קבוצות לעונה הבאה. המשרד מבין את זה ואת החשיבות של זה ולכן הוא לא מתכוון למשוך את זה יותר מידי. אגף תקציבים מכיר את הסוגיה. אנחנו כבר עם קבצים כשלכל אחד יש עמדה. אנחנו רק צריכים לשבת ישיבה אחת ולראות איך אנחנו סוגרים את הפערים שיש בינינו לבין אגף תקציבים. חשוב לי לציין, שהפער הזה גם קיים לא רק בינינו לבין אגף תקציבים אלא גם בינינו לבין שתי המנהלות וההתאחדויות. מה הפער עם מנהלות הכדורסל והכדורגל? הפער הוא בכל מיני סוגיות. אני לא חושב שיהיה נכון לרדת עכשיו לרזולוציות האלה. במידה ותרצה, אנחנו נשמח להציג את המתווה. אנחנו חושבים שיש פער שניתן לגישור בינינו לבין המנהלת. אני גם חושב שלמרות שכאן הפער הוא יותר גדול, ניתן יהיה לסגור את הפער מול אגף תקציבים. הוא דיבר על לוחות זמנים? הוא אמר בתחילה עד סוף השבוע הקרוב. הוא הבין שזה אולי מהר מידי ואמר עד אמצע שבוע הבא. אני רשמתי בשבוע הקרוב, רק שתדע. משפט לסיכום. לגבי האתגרים. כמו שאמרנו, יש עוד גופים, כמו הוועד האולימפי, שנפגעו מהקורונה. הסכומים יחסית נמוכים. אנחנו ננהל את המשא ומתן לאחר שנסיים את הסוגיות מול אגף תקציבים. קיבלנו אישור מהחשב הכללי, וזה לא טריוויאלי,

אנחנו פועלים בזה וזה בעצם נותן מענה תזרימי עד שנראה את התמונה המלאה. למה אתה אומר לא טריוויאלי? טריוויאלי צריך להיות לאור המצב. זה לא קורה כל שנה, למרות שאנחנו כבר בחודש יוני. כבר עברה חצי שנה. אם תחשוב על זה, 50% כבר היו אמורים לעבור. לא ניכנס לזה, אבל ההבטחות שלכם בשנה שעברה היו אחרות לגמרי מבחינת התקציב. חשוב שהקבוצות יקבלו את הכסף. אתה באמת צריך לעמוד על המשמר. גיא, מה קורה עם הקבוצות החדשות שנכנסו

האם אתם יודעים לממן

אורלי, חשוב להבין שתקציב המדינה או תמיכה ניתנת כנגד ביצוע פעילות. כיוון שאנחנו יודעים שבתקופה הזאת כמעט ולא התקיימה פעילות, אז קשה מאוד לתת תמיכה ממשלתית לגוף שכמעט לא ביצע פעילות. אני לא אומר שזה בגלל הגופים, אין ספק שהיתה מציאות מסוימת שאף אחד לא תכנן אותה. פה החשב הכללי הלך לקראתנו והמשיך לשלם 50%, שזה בעצם חצי שנה, למרות שלא היתה פעילות.

אני מקבל שבעולם נורמלי כשיש פעילות זאת לא בשורה. אבל במקום שאין בו פעילות אני חושב שזאת בשורה וצריך להוקיר. לגבי חבר הכנסת רזבוזוב. אני מסכים איתך שהרפורמה אמרה שאנחנו ניתן תשלומים בצורה מסוימת. אני מזכיר לכולנו שזאת לא שנה שבוחנת רפורמה. בשנה שעברה עמדנו בהתחייבות שלנו. השנה הזאת זאת שנה שכמעט אי-אפשר היה לדמות אותה ואי-אפשר היה לצפות אותה בשום תרחיש. גם פה, למרות זאת, הגופים מקבלים את הכסף. אני חושב שיהיה נכון לבחון את זה מול שנה רגילה שיש בה תקציב מדינה רגילה וגם שאין את הסוגיה של הקורונה. אנחנו ידענו לתת מענה גם כשהתקציב לא היה מאושר וגם כשיש קורונה. אמנם לא כמו שהתחייבנו, אבל עדיין משהו שמאפשר לקבוצות להתקיים. לגבי תקצוב קבוצות חדשות.

שתקציב המדינה יאושר אנחנו ניתן מענה גם לסוגיה הזאת. השאלה מתי יאושר ואם יאושר? גיא, אתה נשאר איתנו. כמו שאני רואה פה בדיונים, יגיעו עוד הרבה סוגיות שיצופו מהשטח, מהארגונים והאגודים ואני בטוח שנחזור אליך בהמשך הדיון. עד כה היה מספיק מובן איך אתה רואה את הדברים גם אחורה וגם קדימה. רשמנו גם בפנינו את ההתחייבויות שלכם מתי תפרסמו מתווים. בוקר טוב לעידו, רפרנט מקרו ותרבות באגף תקציבים משרד האוצר. אשמח

ההתייחסות שלך וגם שמעת את השאלות. כולנו מאוד מוטרדים גם אחורה וגם קדימה. בבקשה תשפוך אור על מה הולך לקרות. כמו שגיא אמר, אנחנו ישבנו לדיונים. קיבלנו נתונים גם מהמנהלת לכדורגל וגם מהמנהלת לכדורסל. ישבנו עם גופים נוספים באולם הספורט, גם כאלה שמקבלים תמיכה מהמדינה וגם כאלה שלא. אנחנו עדיין עובדים על הנתונים האלה ומנסים להבין את תמונת המצב. כמו שאתם יכולים להבין, כרגע אין ודאות לגבי ההנחיות של משרד הבריאות קדימה לגבי התקהלות, לא לגבי העונה הבאה וגם לא לגבי גל שני כן או לא. כל הדברים האלה ממשיכים להשפיע על היכולת שלנו להגיב. אתם רואים שכרגע עדיין מגבשים עוד ועוד צעדים. יש תוספות, היה עוד חודש של הארכה של דמי אבטלה. יש כל מיני צעדים שהממשלה נוקטת לאור המצב וכרגע אין לי משהו נוסף להגיד על הסוגיה הזאת. אני מבין. נשמע את הארגונים והאיגודים ואז אני בטוח שיופנו אליך עוד שאלות. נשמח אחר-כך להתייחסויות. גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי.

טוב, תודה לך על ארגון השיחה הזאת על נושא כל-כך משמעותי. הנושא הוא אתגרים וכולנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת. אני חושב שתקופה כזאת לא היתה במשך כל חייה של התנועה האולימפית. אי הוודאות זה הנושא החשוב ביותר בחיי היום יום של הספורטאים, אנשי המקצוע ואנשי המדע. קשה מאוד לתכנן איזה תהליך אימון מסודר כשאין גירוי תחרותי מינימאלי, לא מקומי ובטח לא בינלאומי בגלל כל המגבלות. זה יוצר תמונת מצב אחרת לגמרי כלפי כל הספורט. אנחנו יודעים שהמשחקים האולימפיים יחלו ב-23.7.2021 אבל כל התחנות בדרך עדיין בסימני שאלה מאוד גדולים. זה מחייב אותנו ליצירתיות כזאת או אחרת בארגון גירוי תחרותי. היתה אצלי בבוקר הספורטאית שאולי היתה המועמדת הכי מבטיחה לטוקיו 2020, לינוי אשרם. אני אגיד לכם שהתחרות הבינלאומית האחרונה שהיא השתתפה בה היתה באליפות העולם בספטמבר 2019. זאת אומרת, נכון להיום היא 9 חודשים ללא תחרות. זה נושא שהוא לפתחנו. אני חייב להגיד שאין לנו יותר מידי פתרונות. אני שמח שחלק מהאיגודים מתחילים לחזור לתחרויות. אני יודע שהיה טריאתלון ראשון באשקלון, באתלטיקה היתה אליפות קרב רב. כמובן, הזכירו את ליגות העל בכדורגל ובכדורסל. זה נושא שהוא חשוב. אבל הנושא של חוסר ודאות הוא נכון גם לעניין התקציבים. אני בהחלט מברך את גיא אטיאס שהתקציב אכן עבר וזה בהחלט לא דבר של מה בכך בתקופה כזאת ואנחנו בהחלט מעריכים את זה. אבל יש סימנים מה קורה עם ה-%50 הנוספים. כולנו עובדים על בסיס 2019. כל האגודות צריכות לדעת שלפחות ב-2019 אנחנו נהנה ונקבל את כל התקציב שגם כך, הוא לא תקציב גבוה מידי. אלה סימני שאלה ואי ודאות שאפשר לפתור. אלה הנושאים שעל הפרק. אני מבקש מהוועדה לסייע לנו בנושא הזה. אנחנו הגשנו בקשות למשרד הספורט בנושא מאוד משמעותי. לא יחצנו את זה ואנחנו חושבים שזה דבר מובן מאליו. אנחנו לא רוצים שיהיו מכתבים כמו שקראה קודם חברת הכנסת אורלי פרומן, שזה מכתב נוגע וקורע את הלב, ואנחנו רואים את התעשייה של התרבות ושאנשים רעבים ללחם. אנחנו החלטנו, יחד עם כל גופי הרוחב,

הוועד האולימפי והוועד הפראלימפי, שאנחנו במלגות של הספורטאים לא נוגעים. אנחנו מאריכים להם את המלגות.

זה מפיל על שלושת הגופים יותר משנה עקב המשחקים האולימפיים. זה נושא מאוד משמעותי ומאוד כבד. אנחנו מאוד מקווים שמשרד הספורט יידע למצוא את הסיוע לגופי הרוחב כדי שאכן נצליח לעמוד בתשלום הזה לספורטאים ולא לפגוע בהם. אני לא צריך לספר לכם כמה חשוב שלספורטאים יהיה את השקט הזה. לשמחתנו, עד נכון לרגע זה, הספורטאים הבוגרים שמקבלים את המלגות לא נפגעו. נושא נוסף שהוא לפתחנו זה נושא שהוא קושי די מתקבל על הדעת אבל אנחנו צריכים להתמודד איתו וזה כל סימני השאלה עם נותני החסויות שלנו. נותני החסויות לוועד האולימפי בכלל ונותני החסויות לספורטאים. המשק הישראלי נמצא בצרות. אני אזכיר רק נותן חסות אחד כדי שתבינו על מה מדובר. אני מדבר על חברת אל-על שנמצאת היום בקשיים גדולים. ברור שהחברה לא תהיה אותו דבר. היא המאמצת הרשמית גם שלנו וגם של הפראלימפי. זה נושא שהוא מאוד לפתחנו. אלה הנקודות מבחינתנו. שוב, תודה לכולם. אני יכול לומר שמאז ישיבת הוועדה הקודמת בהחלט זזו דברים. הספורט האולימפי חזר לפעילות אימונים די תקינה. עכשיו צריך להחזיר את עולם הספורט התחרותי לתחרויות בישראל באופן הכי מהיר שאפשר גם בקרב מגע. תודה רבה. אני חושב שהיה חשוב לשמוע סקירה קצת יותר רחבה על הספורט האולימפי.

באמת הענפים מתחילים לחזור לשגרת אימונים מסוימת. ברור שכשספורטאי אולימפי לא מתחרה תקופה כזאת ארוכה, זה פוגע בו. באופן יחסי, אנחנו במציאות כלל עולמית בהקשר הזה. אני מקווה שלינוי והספורטאים האחרים שלנו מתכוננים מספיק טוב כדי להביא הישגים באולימפיאדה הבאה. עד אז יהיו לנו הרבה שיחות. אני רוצה לפנות לנציג אוהדי מכבי תל-אביב שבחר להגיע לדיון וחשוב לי לתת לו את זכות הדיבור. מר שי חטב,

אני אוהד מכבי תל-אביב אבל מייצג כאן אינטרס של עשרות אלפי אוהדים בכל הארץ. לאחד אוהדים של קבוצות יריבות זה מורכב כמעט כמו להקים ממשלה בישראל, אבל כמו שהקורונה הצליחה לאחד אתכם היא הצליחה לאחד גם אותנו. חשוב להגיד, אנחנו חוזים בשבועות האחרונים בהתקהלויות המוניות ברחובות. כבר התייחסו לזה שר הבריאות וחברי כנסת נוספים. בסופו של דבר קל להצביע על האוהדים האלה כחוליגנים ומפרי סדר אבל אלו אזרחים, צרכנים שמחזיקים בהמון כסף בקבוצות ספורט. הם רואים מסביבם דברים נפתחים ושהחיים חוזרים לשגרה לאט לאט אבל הספורט עומד במקום. אנחנו כן מחוברים לתמונה ומבינים שאם יש עלייה בתחלואה אז מן הסתם אי-אפשר לדבר על חזרה מיידית למגרשים. אנחנו כן מצפים שיהיה איזה מתווה לחזרה, אפילו חזרה מדורגת, דהיינו, בהתאם לרמת התחלואה מה אחוזי התפוסה שאפשר להכניס למגרשים. צריכות להיות תכניות מסודרות על כניסה מדורגת, על קפסולות, על שמירת מרחקים,

מדידת חום וכל מה שמשרד הבריאות ידרוש. אנחנו באמת מאמינים שתכנית כזאת היא בסופו של דבר היא גם לטובת בריאות הציבור. כאשר מדובר בעשרות אלפים אוהדים מסתובבים ברחובות ומתקהלים, המשטרה ממש חסרת אונים ולא מסוגלת להתמודד עם הדבר הזה. בסופו של דבר, כנבחרי ציבור, אנחנו מקווים שאתם תרצו לשלוט בכאוס הזה ואתם יכולים לשלוט בכאוס הזה. ברגע שיהגו איזה מתווה חזרה מסודר, אפשר לכנס אוהדים תחת הגבלות משרד הבריאות. לא צריך להמציא את הגלגל, אפשר להסתכל למדינות באירופה, למשל. בהונגריה כבר חזרו לפעילות. בספרד ואיטליה המדינות מתקדמות.

הם עושים מתווה מאוד מדורג ואיטי. גם בספרד ואיטליה כבר יש מתווים. אנחנו מבינים, אנחנו מחוברים לסיטואציה. כשיש עלייה בתחלואה אי-אפשר לפוצץ את האצטדיונים. מדובר באצטדיונים של 30,000 איש. כמה אלפים בודדים, תחת הנחיות משרד הבריאות, אפשר לעמוד בזה. אנחנו נשמח מאוד להיות חלק מהתהליך ולייעץ, כמי שמכירים את האצטדיונים, את המגבלות ואת הרצונות של האוהדים. אני חייב להגיד שכן מצאנו אוזן קשבת. פנינו ללשכה שלך כבר לפני שבועיים ולא סתם אני פה. חשוב לקחת את זה הלאה ולעלות עוד שלב ולהפוך את זה לפרקטיקה. תודה שבאת. אהבתי את הדימוי שהקורונה סייעה להקים ממשלה ומאחדת את האוהדים,

שוחחתי עם שר הספורט אתמול והוא מבין לעומק את הצורך לייצר מתווה. ברור לכולם שאי-אפשר לחכות תקופה ארוכה עד שאנחנו בונים את המתווה לשנה הבאה. כל מנגנון המימון ותפעול הליגות בנוי על זה שהאוהדים יחזרו למגרשים. כמובן שזה צריך לבוא יד ביד עם השמירה על הבריאות של כולנו. ככל שנמשיך בתקווה שתהיה תחלואה נמוכה ואפילו נמוכה מזאת שיש היום, זה כמובן יזרז ויאפשר. צריך להיות זהירים גם במאבקים עם קבוצה שהפסידה. בוודאי לא ללכת מכות כי זה עוד יותר מסוכן. בכל מקרה, אנחנו בוועדת חינוך. בסופו של דבר, אלפי אוהדים שיוצאים לרחובות רואים מסביבם דברים נפתחים. אם תגידו שיש תכנית לפתיחה בשלבים זה יוריד את הלהבות וישמור את האנשים בבית. חבר הכנסת ג'אברין. גם אני מברך על הדיון החשוב הזה ואני מקווה שבסופו נרגיש שהתקדמנו מהדיון הקודם. דיברתם על כך שזה מצליח גם לאחד קבוצות ואוהדים. אני מלווה את קבוצת אום אל פאחם גם כתושב העיר. למרות שאוהדי מכבי תל-אביב הודחו מהגביע, בכל זאת יש לנו אינטרסים משותפים בדיון הזה. ליבי באמת עם הספורטאים. כשאני מדבר עם ספורטאים ועם חברי הנהלה אני שומע את הכאב שלהם וגם את המצוקה. הזכרתי את קבוצת אום אל פאחם. בדרך-כלל במשחקים אתה רואה אלפי אוהדים. כל ההפסד הזה עכשיו הוא הפסד ממש קטסטרופלי ברמה הכלכלית. איך הם יסתדרו? אני מנסה כל הזמן להיות בקשר ולהבין מה אפשר לעשות ואיך אפשר לסייע. אגב, עם כל הכבוד, אתה יכול לראות שדווקא הקבוצות האהודות שיש להן קהל רחב, הן מפסידות יותר כי היתה להן הכנסה מאוד גבוה. אני גם רוצה להגיד לך שכיום המגרש הביתי של אום אל פאחם הוא בסחנין.

משדרגים את המגרש, אני מקווה שיהיה מוכן בעונה הקרובה. אגב, סחנין גברה גם על תל-אביב 3:1. הייתי בחוויה של להיות במשחק בלי קהל. זאת באמת חוויה קשה ושונה. התחושה שלי היתה שאפשר בכל זאת, עם כל ההגבלות הקיימות שאני לא מזלזל בהן, לאמץ מתווה שיאפשר לחלק מהקהל להגיע. יכול להיות שאפשר לעשות רוטציה, מי שצפה במשחק אחד לא יוכל להגיע למשחק הבא. אני מסכים איתך. קשה לקהל הספורט לראות שמחזירים חתונות עם 250 משתתפים ואולי יותר. אם זה חלל פתוח אז אפשר אולי יותר ודווקא במשחקי כדורגל או משחקים אחרים אי-אפשר. אני חושב שניתן לחשוב על מתווה שישמור על מרחק בין הקהל. אתה מדבר על שטחים עצומים. זה בהחלט אפשרי. אני מקווה שתימצא הנוסחה לפחות לקראת 2-3 המחזורים האחרונים שהקהל יוכל להיכנס. העמידה בתור תהיה עם מרחקים, עם מסכות, עם מרחקים גם בתוך המגרש. זה בהחלט אפשרי ואני מקווה שיימצא המתווה. יש את העניין הקהל וגם הקריאה שלנו למנהלת לקחת בחשבון את אותה פגיעה קשה. אני מבין שהם לוקחים בחשבון, אבל גם לפצות כמה שאפשר את הקבוצות. בסופו של דבר זה אינטרס של כולנו ואלה שמשחקים משחקים עבור ספורט שהוא יקר לכולנו. תודה רבה. מייד נפנה למשה חוגג שמייצג את הבעלים של בית"ר ירושלים בכדורגל ומייצג ארגונים נוספים. חבר הכנסת טאהא, רצית לומר משהו? בכל זאת ספורט הוא תחום מאוד חשוב. הוא בנפשם של כל הצעירים וגם בנפשם של פוליטיקאים. כמו חברי יוסף אני אוהב כדורגל ומשתתף בשגרה בכל המשחקים של הקבוצות. אני רוצה לדבר על החברה הערבית ולא רק על קבוצה ספציפית, אם כי גם אני בא מיישוב שיש לו קבוצה שהיא קבוצה טובה מאוד ונמצאת בין 4-5 קבוצות העליונות בליגה. יש לנו קבוצות שאין לנו מגרש. דיברת על בניית אצטדיון באום אל פאחם וגם לסחנין יש אצטדיון, אבל יש את כפר קאסם שהיא בליגה טובה ואין לה מגרש. עכשיו גם איכסל עלו ליגה ואין להם אצטדיון. זה דבר מאוד חשוב ומישהו כבר צריך לתת על זה את הדעת. איך אמרו פעם? בלי ערבים אין גולים. אני לא מכיר את האמרה הזאת. לא, זה השחקנים הערבים בנבחרת. תחזור להיסטוריה ותלמד את המשפט הזה. צריך להתחיל להשקיע כי בחברה הערבית, וזה גם דומה למה שאמרנו במפגשים של הימים שעברו, ספורט זה מקום שצעירים מוצאים בו את עצמם. גם אתה מציל אותם מליפול בכל מיני מלכודות של פשע, רחוב. אז בהצלחה לכולם. בגרמניה סיימו עונה באופן שגרתי. לא היו צריכים להפסיק ולא לקבוע עלייה של קבוצות באופן לא שגרתי. שוב ביירן לקחו אליפות אז אין שם שינוי 8 שנים ברצף. משה חוגג, בבקשה. תודה שהצטרפת. נשמח לשמוע מהזווית של בעלי קבוצות הכדורגל. בוקר טוב, תודה. אני אתחיל איפה שהאדון הנכבד סיים ואז אני אחזור לקורונה. הוא דיבר על זה שבכפר קאסם אין אצטדיון והוא שואל למה. אז התשובה היא כי גנבו את קרן המתקנים בסך 1.2 מיליארד שקלים בפשוט פשע. 1.2 מיליארד שקלים שהיו במשרד הספורט והטוטו בקרן מתקנים, שהיו אמורים לבנות בכל ענפי הספורט מתקנים לנוער ולבוגרים נעלמו למשרד האוצר. זה למה אין לך אצטדיון בכפר קאסם. עכשיו בוא נדבר על הקורונה כי לשם כך הזמנתם אותי. אתגרים והזדמנויות. קודם כל, בחודשיים האחרונים קיימתי המון שיחות עם כל מיני משרדים בממשלה. אני רואה שהנושא חשוב לאנשים מסוימים ולכן אנחנו מדברים עליו. גם כאן אני מברך את הוועדה. בשורה התחתונה, חברים, צריך להפסיק לדבר ולהתחיל לשים כסף. אם אתם שם במשרד הספורט, אם אין לכם שיניים אז זאת תהיה בעיה קשה מאוד. הסיטואציה בכדורגל היא סיטואציה קשה משום שאם העונה הבאה לא יורשה להגיע קהל, העונה לא תוכל להיפתח. הקבוצות הגדולות נשענות על 60%-70% מההכנסות שלהן מהקהל. אם אתה לוקח את זה, זה פשוט בלתי אפשרי להעמיד קבוצה בליגת העל ולפתוח את הליגה. אני גם חושב שאין כל-כך ערך ספורטיבי לשחק ללא קהל. אנחנו רואים את זה עכשיו, זה מאוד מאוד קשה, זה מרגיש כמו משחקי אימון. גם אם אני שם את הפן המנטלי בצד ומתייחס לפן הכלכלי, זה פשוט בלתי אפשרי. אז אם ענף הכדורגל חשוב למדינת ישראל הוא חייב או לאפשר את כניסת האוהדים או לתת רשת ביטחון מוחלטת ומלאה להיבט הכלכלי. שמענו כאן את נציג משרד הספורט, גיא אטיאס, שאמר שהפערים קטנים ביניכם לבינם בנושא הכספי. האם באמת אתה מרגיש שהפערים קטנים? בוא נאמר כך. במשא ומתן פקידי האוצר טובים בהרבה מאנשינו. אם בהתחלה הליגה דיברה על 100 ומשהו מיליון שקלים פיצוי, היום מדברים על עשרות בודדות. מדברים פה על הזדמנויות אז כן נאמר שיהיו הקלות רגולטוריות שיעזרו לכדורגל ולענפי ספורט נוספים להתמודד עם מצב כזה בעתיד. הרי לבנות ענפי ספורט שנתונים לחסדיהם של אנשים כמוני, כמו יעקב שחר, אלונה ברקת ואחרים, זה לא בריא לא לליגה ולא למדינה.

אי-אפשר לחכות כל פעם שיבוא איזה פילנתרופ וישים עשרות מיליוני שקלים בשנה. זה לא רציני ולא כבד. ההזדמנות האמיתית בהקלות הרגולטוריות זה להקל על הטוטו בהיבטים כמו "לייב בטינג" ולהקל במשרד התקשורת על היבטי החסויות שמוגבלים לשניות ומקטינים את תקציבי השיווק. אם הדברים האלה יקרו, אז בעצם ההכנסות לכל ענפי הספורט ולא רק לכדורגל, יהיו גדולים משמעותית ממה שהם היום ויאפשרו מצב שלליגה תהיה היתכנות כלכלית והיא לא תהיה נתונה לחסדים של אנשים. אבל ההקלות הרגולטוריות במועצת ההימורים לא ייכנסו אליכם. זה ייכנס לקופת המדינה ובסוף ילך להסכמים קואליציוניים. זה לא צבוע לספורט. זה באמת משהו שצריך לדאוג. זה יהיה העניין. אני מבין שהדבר הזה הולך ומתקרב בצעדי ענק. אם יקרה מה שאתה אומר ומי שייהנה מזה זה שוב האוצר, הספורט לא ירוויח מזה שקל. אגב, מאוד לגיטימי שהמדינה תגיד שספורט זה לא חשוב. אני חושב אחרת אבל אני לא קובע. ספורט זה לא חשוב ובואו נסגור את הבסטה, זה בסדר גמור. אבל אי-אפשר להגיד שספורט זה חשוב אבל נגביל את הטוטו. הסיסמא של הטוטו היתה קידום הספורט בישראל. אני לא רואה את זה. אני חושב שגם לטוטו יש אחריות כבדה מאוד עם מה שקורה עם קרן המתקנים. אם הם היו בונים מתקנים במיליארד שקל האלה ולא שומרים את זה בתיקים בכל מיני בתי השקעות, אז האוצר לא היה יכול להחרים את הכסף הזה. אם זה כמו שאתה אומר, זה נורא. אנחנו נכנסים לממשלה חדשה אבל אתם נכנסים לתקופה הכי מאתגרת בהיסטוריה של המשרדים הללו. יש לכם חובת הוכחה ואחריות גבוהה מאוד לגרום לספורט להתקיים ולא לגסוס למוות. תודה שהצטרפת אלינו, לא מובן מאליו. אני חייב להגיד שאני מאוד מסכים איתך לגבי קרן המתקנים ובכלל כל נושא המתקנים. חבר הכנסת טאהא דיבר על החברה הערבית. הייתי השבוע בסיור בחדרה, שעלתה השנה לליגת העל. הלכתי לראות את המתקן שהם משחקים בו ואת בתי הספר וחשכו עיניי. אחר-כך אנחנו מצפים מהנבחרות שלנו להגיע להישגים בעולם ואנחנו מבין איך מתחיל ילד בכיתה א' או ו', במגרשים מטפטפים. בקיצור, מציאות מאוד בלתי אפשרית. אני אומר לך עכשיו שהסיפור של קרן המתקנים והסיפור של התשתיות הוא בעיניי אחד הדברים הכי קריטיים שהוועדה תתעסק בהם, רגע אחרי שנצליח לייצר מתווה ונעבור את שגרת הקורונה הזאת. בעיניי, זה האירוע הכי כבד. זה נכון לרוב הענפים, בוודאי לעולם הכדורגל. אשמח להוסיף עוד מילה אחת. תראו, אתם בממשלה, מעבר לספורט, אני אומר לכם כאזרח במדינה שמשלם מיסים. כולנו משלמים מיסים כי אנחנו מאמינים שבעת צרה המדינה תיתן כתף. אני חושב שהמסעדנים מרגישים רע מאוד עם מה שקורה, אבל גם בספורט אפשר לומר שבינתיים נכון לרגע זה, אני לא חושב שהספורט עד עכשיו קיבל ולו אגורה שחוקה אחת סיוע, לא במתקנים, לא בהקלות ובטח לא במענקים או פיצויים. זאת תחושה מאוד רעה. אני אומר עוד פעם. אם הספורט לא חשוב, תגידו שהוא לא חשוב. זה בסדר, אנחנו נחליט איפה אנחנו רוצים לחיות או שאנחנו יכולים להגיד שמדינת ישראל היא רק מדינת הייטק והספורט לא מעניין. אבל אם הספורט מעניין, תשימו כסף. אם אתם משרד הספורט לא תדעו לקחת תקציב להחלטה שלכם לא יכול להיות שאנחנו פה מדברים איתך או עם שר הספורט, אבל בסוף מי שמקבל את ההחלטה על הספורט זה משרד האוצר. אם זה משרד האוצר, תסגרו את שאר המשרדים ונלך ונדבר רק איתם. יש לי תחושות מאוד קשות בהקשר הזה. יש לכם עבודה קשה בלפתור את הסיטואציה. אני מבין את התחושות הקשות שלך. כולנו חיים בתקופה מורכבת בהיבט התקציבי ומתוסכלים מאוד מהמצב. אני כן אגיד לך שזה יהיה מאוד ברור פה לוועדה וגם לך אישית, שלא רק שהספורט חשוב לנו, הוא חשוב לנו מאוד. שר התרבות והספורט הוא גם אוהד ספורט ומבין לעומק את הצורך. הוא לא רק אוהד אלא חי את העולם הזה ויודע שאחד הדברים שחשובים לנו שהספורט יחזור לפעילות. זה צריך לקרות כמובן בשיתוף פעולה עם משרד האוצר. כך המדינה שלנו עובדת, כך רוב מדינות העולם מתנהלות. הלוואי שנצליח לעזור, כדי שאתם כבעלים תוכלו לקבל ודאות לעונה הבאה, אנחנו בסוף צריכים כסף. אם חילי מחר בבוקר יגיד שאין בעיה שכל מועדוני הספורט יחזרו וזה לא יגובה בכסף, אתה תכעס יותר. לכן, אנחנו אנשים אחראים. עובדים על זה באמת קשה יום יום כדי לגרום לספורט לחזור.

להסתכל על מה קורה העונה ובוודאי להבטיח לכם את הוודאות לשנה הבאה,

איזה מתווה יהיה כדי שתוכלו להתכונן. אני אומר לך מדם ליבי, זה חשוב לנו מאוד. אני חי את זה. כל החברים שלי חיים את התסכול שאתה מדבר עליו. אנחנו מבינים לעומק את העניין. זה פשוט חייב להיות מגובה גם בתקציבים וגם במעקב אחרי מצב הבריאות. קבינט הקורונה יתכנס היום. כולם מבינים שם שצריך לעקוב אחרי התחלואה ולהבין איזה מתווים אנחנו יכולים לייצר ובין היתר גם לעולם הספורט. אני יכול להגיד לך שקיימתי השבוע ועדת חינוך בנושא מסיבות הסיום בתיכונים. התלמידים מתוסכלים שההורים לא יוכלו לבוא לקבלת התעודות. באופן כללי אנחנו באתגר אדיר כמעט בכל הנושאים. זרקת פה מונח שאולי הרוב לא התעכבו עליו ולא מבינים. דיברת על "לייב בטינג". באופן כללי, אני יודע שהנושא הזה חשוב לך. אני לא נכנס אליו עכשיו לעומק אבל סוגיה משמעותית שגם אליה נצטרך מתישהו לתת את הדעת. בהסתכלות כללית, עניין המתקנים והקרן יבואו לפה לוועדה. אני חד משמעית אומר את זה כי אנחנו במצב מאוד קשה, גם בלי קשר לקורונה ובוודאי שאחרי הקורונה. השפעות על תקציב המדינה בכללותו ישפיעו עוד יותר על מצב המתקנים. אני חושב שהמשימה העיקרית של כולנו עכשיו היא לעשות הכל כדי שייצא מתווה כדי שתקבלו ודאות ככל הניתן גם כבעלים וגם ודאות לאוהדים. תודה רבה. נמשיך להיות בתקשורת וננסה לעזור. אלה לא מילים, אלה באמת עובדות. אנחנו שם בכל הכוח. אנחנו ממשיכים בעולם הכדורגל אז אתה מוזמן להישאר. רותם קמר, מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל. אני שמח שאתה איתנו. קודם כל, אני באמת מברך על הכינוס של הוועדה. אנחנו נמצאים כבר שלושה חודשים בתוך המשבר הזה ובאמת יש מקום לכינוס של פורום כזה כדי להעלות ולהציג את כל הבעיות והאתגרים שאנחנו עומדים בהם בתקופה הקרובה. הייתי רוצה להתייחס לכמה נקודות שאמרו משה חוגג, גיא אטיאס ועידו מהאוצר. אני רוצה להציף את הדברים כמו שהם. אני מרגיש, שכשזה מגיע לכדורגל רואים את ליגת העל משחקת אז אומרים שהכדורגל חוזר והדברים מתחילים לחזור לעצמם. אני רוצה להגיד שאנחנו רחוקים מזה. שידורי הכדורגל שאנחנו רואים הם בראש ובראשונה לצמצם את הנזקים שקיימים. כמו שחוגג אמר, הטעם הספורטיבי הוא בסימן שאלה אבל יש פה אך ורק צמצום נזקים. הטרגדיה היא בקהל, בהכנסות, בחסויות. כמובן אנחנו רואים את זה בליגות המקצועיות, אבל כשאני מסתכל קדימה לליגות החובבניות לנוער זה פשוט דרמטי. כולם צריכים להבין, הכדורגל נעצר, ההתפתחות שלו, הקידום שלו. אני חושב שזה גם באיגודים ובענפים אחרים. זה לא מתחיל ונגמר בשידורי הספורט והכדורגל בטלוויזיה. זה רחוק רחוק ממה שאנחנו חווים במציאות. לגבי ההתאחדות לכדורגל חשוב לי להסביר שאנחנו חווים כרגע ירידה בכנסות של למעלה מ25%-עד 30%. אנחנו מקווים שהפעילות הבינלאומית תחזור אבל צריך להבין שזה נפח גדול, גם של הוועד האולימפי וגם מהכדורגל עצמו כי אנחנו נשענים מההקצבות האלה. המשמעות היא, שכשאנחנו מסתכלים על פתיחת העונה הקרובה, אני לא יודע מה יהיה עם קבוצות הליגה המקצועניות. כמו שזה נראה כרגע, יהיה מאוד קשה לראות איך קבוצות חובבניות, כדורגל עממי, מרכזי מצוינות, אקדמיות, ממשיכות לפעול. כל מה שכרוך בקידום ופיתוח הכדורגל נעצר. עכשיו אני מגיע לעניין של הנזק. באים מהאוצר ומסתכלים על העבר.

תראו מה קרה לכם בשלושה החודשים האחרונים? בשלושה החודשים האחרונים נעצרה הפעילות. אתם מבחינתכם עשיתם מה שמצופה מכם. הוצאתם לחל"ת, צמצמתם שכר, עשיתם כל מה שצריך, אין לכם נזק ואנחנו גם לא מתכוונים לשפות אתכם. אבל קורה פה בדיוק את המצב ההפוך. אנחנו כגופים, כהתאחדויות, כגופי ספורט, פועלים בצורה אחראית, מנסים לאזן את ההכנסות ואת ההוצאות שלנו כדי לא להיכנס לגירעון ואז באים ואומרים שזאת בעיה שלנו. אז לא ישחקו כדורגל, לא יפתחו כדורגל. זה מצב אבסורדי. לא יכול להיות מצב שאנחנו נשבית את הכול כי אנחנו לא רוצים להיכנס לגירעונות ולמצבים שהיינו בעבר, ואז באים ואומרים שאם זה כך, גם אנחנו לא יודעים לשפות ולהעביר לכם כספים. זה לא הגיוני. העתיד נראה הרבה יותר שחור. אם את 2020 אנחנו נדע באיזו צורה לסגור, הרי שאת 2021 אני חושב שלכל גופי הספורט היא דרמטית כי בסיטואציה הזאת אין לנו ממה להתקיים. שמעתם מחוגג לאן הולך הכדורגל המקצועני. אנחנו כהתאחדות מסבסדים את השיפוט, מסבסדים את הקבוצות בליגות החובבניות, בוודאי את הנבחרות שלנו, את האקדמיות. הכול הולך להיעצר וכולם צריכים להיות מודעים לזה. שלא אחרי זה יזמינו אותנו לוועדות בכנסת וישאלו למה הנבחרות שלנו לא מגיעות לטורנירים. זה מתחיל ונגמר בדברים האלה. בטח ובטח יש את נושא המתקנים שאליו התייחסתם ועל זה אני מניח יהיה דיון אחר. צריך להבין שכשמדברים על נזק, הנזק הוא לא רק בהכנסה מול הוצאה. הנזק הוא בפעילות המקצועית שכל ההתאחדויות וכל הגופים עוסקים בהם בימים האלה. הכול פשוט נעצר. זה שאנחנו פועלים בצורה אחראית ומוציאים עובדים ומאמנים שיושבים בבית, זה לא פותר את הבעיה, זה רק מעצים אותה. תודה. אני שומע את הזעקה שלך ובצדק כי אנחנו במשבר. אמרתי את זה בהתחלה ואני אומר את זה גם עכשיו. מבחינתך, באופן כללי בעולם הכדורגל, יש דד ליין שאתה חושב אם לא יפורסם מתווה עד אז, יהיה לכם קשה להבין מה יקרה בשנה הבאה? תראה, כולם כרגע מסתכלים על חודשי אוגוסט-ספטמבר. ההכנות כבר עכשיו נעשות. אני יכול להגיד לכם שנראה שלא אותן קבוצות יירשמו, לא אותן מחלקות נוער. זה הרי גלגל, זאת שרשרת. ברגע שהמשק מצטמצם, היכולות של ההורים לשלוח ילדים מצטמצמות. במחלקות הנוער פחות קבוצות יירשמו בהתאחדות לכדורגל. אני לא רוצה לדמיין מה קורה עם ספטמבר,

שזה חודשים בינלאומיים. אנחנו כבר יודעים שהפעילות של הנוער והנערים מושבתת. אנחנו לא יודעים מה קורה עם הנבחרת הבוגרת שלנו. המשמעות היא פשוט טרגית. צריך להבין את זה. אם מחכים שאנחנו נקרוס ואז יעזרו לנו, אז אנחנו בדרך לשם. יש הערכה על איזה תקציבים אתם מדברים בשביל להחזיק את הראש מעל המים? מה סכום הפיצוי בשביל שתוכלו לשרוד? העברנו נתונים לגבי הנזקים שנגרמו גם למשרד הספורט ואני מניח שזה עבר למשרד האוצר. בליגות החובבניות מדובר בעשרות מיליונים. צריך להבין, הליגות האלה והקבוצות האלה נסמכות על מועצות מקומיות. אחד הדברים הראשונים שהמועצות המקומיות יעשו לקראת העונה הבאה זה לצמצם את ההקצבות לליגות האלה. אז איפה אנחנו עומדים? אם מחפשים כדי לתת פיצוי נזק, מאוד קשה בנקודת זמן הזאת בטח על העבר שעצרנו את הכול, לראות את הנזק. אני מסתכל על פני עתיד. פני עתיד, כמו שזה נראה כרגע אני לא מדבר על הנחיות משרד הבריאות לא יוכל להתקיים, פשוט לא יוכל. אם אני מדבר על הכדורגל, שזה עוד יחסית ענף שמצליח לגייס תקציבים ומקבל תקציבים ממועצות, אני לא רוצה לדמיין מה קורה בענפים אחרים שפשוט ייסגרו. התאחדויות בענפים אחרים פשוט ייסגרו ולא יפתחו את העונה. רותם, אני חייב לשאול אותך שאלה בהקשר אחר שמעניינת אותי. יש סוגיה שלמה עכשיו סביב הכדורגל הנשי. אני אשמח שתתייחס בכמה מילים לכדורגל נשים. מבחינתנו כדורגל נשים הוא ענף מאוד חשוב. הוא ענף בהתפתחות כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף. האקדמיה הראשונה שנבנתה היתה בנשים ולא בגברים, גם ברמת הנבחרות שלנו. לאחרונה הנהלת ההתאחדות החליטה לקיים ולעשות איזו רפורמה בכל הענף הזה ולהציב סטנדרטים יותר גבוהים מבחינת הדרישות מהקבוצות.

זה לאור הכספים שמגיעים ממשרד הספורט לקבוצות האלה. רק שתבינו, היום קבוצת נשים לעומת קבוצה בליגה א' ואפילו בליגה לאומית, מקבלת הרבה יותר מאשר קבוצות נשים. אנחנו כהתאחדות רואים בהחלט חשיבות גדולה מאוד בפיתוח הענף הזה ובהמשכיות שלו אבל גם הוא, אין ספק, שכתוצאה מהקורונה כל הרפורמות שאנחנו מתכננים יספגו מכה קשה. תודה. מבחינתי זה עוד אחד מהנושאים שנצטרך להתכנס אליהם ולהפוך את הספורט הנשי, ודאי את הכדורגל, למקצועני, גם בהיבטים של תקציב וגם באופן כללי, בהתייחסות של המדינה אליו. אני לא אכנס לסוגיה של הבג"ץ כי זה לא הנושא, אבל זה נושא מאוד משמעותי בעיניי. שלום לכולם. כבוד היו"ר, ברכות, אני פעם ראשונה אצלך בוועדה. אני סומכת על כל החברים ועל חבריי מהרשימה. גם עלי. בטח, בטח. היה לי חשוב להגיע ולצאת מדיון מוועדה שאני נמצאת כי יש הרבה קריאות ופניות אלי מליגות בתוך החברה הערבית בכל מה שקשור לתקצוב, להמשך הפעילות ולמשחקים שהוקפאו ושיחודשו בתקופה הקרובה. במיוחד מדובר על ליגות שהיו במקומות ראשונים. חשוב לי לציין שלמבוגרים הכדורגל, ובכלל כל הליגות האחרות, הוא המפלט היחידי שאפשר דרכו גם לשחרר ולהשתחרר ולהיות במקום שהוא דוחה אלימות ומקום שהוא מאגד ונותן גאוות יחידה. שלחתי לוועדה גם משהו ספציפי על נושא ספציפי אבל זה כללי לכל הליגות. אני מבקשת מכבודך לקחת את הדברים לידיים ובאמת לתת מענה כמה שאפשר מהיר, כי אחרת המצב לא מאפשר משיכת יותר זמן. המון תודות. תודה שבאת, שמח שהצטרפת. אני חושב שחברי הכנסת ג'אברין וטאהא יספרו לך, ואני אומר את זה בצער, שבכל דיון ונושא שאנחנו עוסקים בו, אנחנו מבינים שהמצב בחברה הערבית פחות טוב ואנחנו זקוקים ליותר תקציבים ולהשקעה הרבה יותר גדולה כדי לפחות להתחיל לייצר צמצום פערים. זה נכון גם לגבי הספורט. דובר קודם על הנבחרת שלנו, אז באמת הנבחרת שלנו מתבססת על שחקנים מהחברה הערבית כבר הרבה שנים וזה מצוין. היתה לנו סוגיה מעניינת עם שחקן נבחרת פלסטין בהפועל חדרה. זה גם סוגיה מעניינת ואולי לדיון אחר. אמרתי את זה הרבה פעמים ואמרתי את זה פה. אני מחויב לצרכים הספורטיביים החינוכיים. אני מאוד שמחה שאתה פה. אני גם מכיר את הצרכים. שיחקתי לא מעט בחיים שלי, גם כדורגל וגם כדורסל בכפרים ערביים. אני אשמח שהשילוב יקרה יותר באופן כללי. נמצאים איתנו הרבה דוברים. אני אומר מראש, לא אצליח לתת לכולם לדבר. אשמח לשמוע טיפה מכיוון אחר. אמיר טיטו, מנכ"ל איגוד השחייה. בוקר טוב. אני שמח על המפגש הזה, הוא מפגש מבורך. אני מסכים עם כל הדברים שנאמרו ואני רוצה להתייחס קודם כל לכל מה שקשור לחזרה לקיום תחרויות. למעשה יש לנו מעל 70 אגודות בארץ בענף כמו שחייה וגם שחייה אומנותית. אני בטוח שגם בענפים אולימפיים אחרים, בסופו של דבר, אם אין איזו תחרות מטרה שאפשר להתכנס אליה, אני לא מדבר ברמה האולימפית על שחייני הישג שלנו שלהם אנחנו נותנים טיפול יחידני ופרטני מאוד נקודתי. אני מדבר על מעל 3,000 שחיינים פעילים שכל עוד אין להם תחרות אז נוצר פה מן מנגנון שרשרת. פשוט תהיה נשירה שלא ניתן יהיה לגשר עליה. הודענו לכל האגודות שאנחנו מתכוונים לעשות תחרות בסוף שבוע של ה-17.7. מתוך 3,050 שחקנים פעילים שהיו בשנה שעברה, 1,700 שחיינים הביעו נכונות. אנחנו חודש לפני והמספר הזה יעלה למעל 2,000. זה אומר שיש רעב אדיר להתחרות. אם אנחנו לא נקיים תחרויות, זה אומר שהאגודות לא יצליחו להחזיק את הספורטאים שלהם ואנחנו נחווה נשירה אדירה. מה שאני אומר לגבי איגוד השחייה, אני בטוח שזה נכון גם לגבי איגודים אחרים,

איגודים של ענפים אישיים. נכון להיום אנחנו יכולים לקיים תחרויות של 50 ספורטאים במקביל. לקיים תחרות שחייה של 50 שחיינים במקביל זה משהו שהוא בלתי אפשרי. המינימום שאנחנו יכולים זה פחות או יותר מה שמאשרים עכשיו באולמות שונים של 250. אם יהיה לנו היתר לקיים תחרויות של 250 ספורטאים במקביל, אז נוכל לייצר תחרויות, שעתיים שלוש כל פעם ואז לעשות מיני תחרויות. זה ייתן לכל השחיינים איזו מטרה ואז יהיה הרבה יותר פשוט לאגודות לשמר אותם. בהיבט של התקציבים אני חושב שכולכם נגעתם בנושא. אני כן רוצה לגעת בנקודה נוספת במישור של הנבחרות או של הרמה האולימפית. רותם נגע בזה קודם. אנחנו התייעלנו ועשינו את כל מה שצריך אז אנחנו בעצם לא באמת ניפגע כלכלית, אבל מצד אחד, יהיה לנו אי מימוש של תקציבים של 2020 כי אין נסיעות לחו"ל ואין תחרויות. אמנם לא נפסיד אבל פשוט לא נצליח לממש את התקציבים שיועדו לנו ב-2020. ב-2021 אני מקווה שלא יהיו פיצוצים, אנחנו מבינים מה קורה בעולם ומה קורה בממשלה. במידה וכן יהיו פיצוצים, אז כל התכניות המקצועיות שלנו, שלמעשה העתקנו ל-2021 שזו שנה אולימפית, לא יהיה לנו תקציב. השנה אנחנו לא מממשים אז לא נקבל את הכספים כי אנחנו תלויים בדיווח. מצד שני, בשנה הבאה יהיה לנו חוסר בתקציב, אז אנחנו צריכים לעשות איזה שינוי ולעבוד במסגרת של תקציב דו שנתי ולחשוב אולי איך הוועדה יכולה לקדם היתרים מסוימים לאישור העברת תקציבים מ-2020 ל-2021, בדיוק בהקשר הזה שהאולימפיאדה נדחתה בשנה. אמיר, תודה. אתה מעלה סוגיה שעד עכשיו לא עלתה. אני אשמח לשמוע לעומק. תכתוב לנו או תיצור קשר עם הצוות על-מנת להבין לעומק. אני חושב שהנקודה שאתה מעלה נכונה ביחס לחלוקת התקציב והפריסה. למען גילוי נאות, כבן לשחיין אולימפי ענף השחייה קרוב לליבי אבל נעזור לו כמו לשאר הענפים. תודה לך. באמת, נשמח לשמוע לעומק על המחשבה התקציבית. דודו מלכה, סגן ראש מנהל הספורט ואיש ספורט ותיק,

לא נמצא. במעבר חד, קרן מ"הולמס פלייס". אני חייב להגיד שאני מקבל המון פניות מחדרי הכושר, מהמון זוויות. זווית אחרת אבל חשובה גם בהיבטים תקציביים וגם לבריאות הציבור. זאת אכן זווית אחרת מכיוון שכולם פה ספורטאים אולימפיים, שחיינים אולימפיים, מחוברים לצד הזה. כמובן גם אנחנו נותנים שירות לאלפי ספורטאים אולימפיים. לא רק אנחנו ב"הולמס פלייס" אלא הענף כולו. למעשה, אנחנו נותנים שירות למעל מיליון ישראלים. אולי הם לא ספורטאים אולימפיים אבל הם לחלוטין שומרים על הבריאות. הם באים למועדוני כושר,

שוחים ועושים את מה שצריך כדי לשמור על הבריאות. כמי שעומדת בראש הענף הזה, אנחנו מרגישים שאין לו אבא ואימא. אנחנו נמצאים במקום שבו משרד התרבות והספורט קצת מתנער מאיתנו.

אני אחראי על הספורט האולימפי ולא על הספורט העממי. שולחים אותנו למשרד הכלכלה. אנחנו שומעים כל מידי דברים על פעימה חמישית וכמעט אין לנו עם מי לדבר, למרות שאנחנו ענף מאוד משמעותי. אנחנו ענף שמגלגל 4 מיליארד שקלים בשנה. יש לנו מעל 100,000 מועסקים. מועדונים נפתחו ב-7.5 תחת מגבלות מאוד ברורות של התו הסגול. יש חרדות שכל יום רואים בטלוויזיה שאנשים נדבקו בגל השני. המועדונים בתפוסה מאוד נמוכה. אנחנו מדברים על פחות מ-50% בחלק מהמקומות. הקורונה תפסה אותנו בשיא העונה של הענף הזה, בריכות,

קייטנות, אירועים. בריכות השחייה העירוניות, שגם הן חלק מהאיגוד שלנו עומדות ריקות כמעט. אנשים מאוד מפחדים להגיע. יש אנשים שהם בקבוצות סיכון ויש מבוגרים שלא יכולים להגיע. יש אנשים שגם המצב הכלכלי לא מאפשר להם. למעשה, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר סגירות של מועדוני כושר. כשאנחנו יושבים עם האוצר, האוצר אומר לנו, פתחתם, מה אתם רוצים? אני מסבירה לאוצר שמבחינתנו זה כמו להרים מטוס עם 50% תפוסה. כשאנחנו פותחים את מועדון הכושר 2,000 מטר, אנחנו חזרנו לשלם שכירות, חזרנו לשלם שכר עבודה כמעט מלא. חזרנו לשלם את כל החשמל והאנרגיה אבל הלקוחות מגיעים רק ב-50%. המשמעות של זה, שכל רגע שאנחנו פתוחים, ההפסד רק מעמיק. אנחנו לא מצליחים להרוויח כסף. לא באמת מצליחים לחזור לאיזו שגרה. הנחת העבודה שלנו היא, שעם סיוע ממשרד האוצר וגב של מישהו ממשרדי הממשלה, שיסכים לקחת אותנו דרך חסותו

שזה צריך להיות משרד הבריאות, כי יש קשר הדוק בין הספורט העממי לבין בריאות הציבור, כי אנחנו רפואה מונעת. אני חושבת שאם מישהו יסכים לקחת אותנו תחת חסותו ולסייע לנו להכניס את הענף הזה גם לפעימה החמישית, כפי שמתכוונים לעשות לאירועים, לאמנים ולעוד ענפים מהסוג הזה, שמשרד התרבות אמון עליהם, זה מאוד מאוד יעזור לענף הזה לשרוד.

קרן, רשמתי לפני. אני חייב להגיד שאני מבין את האתגר של ליפול בין הכיסאות אבל בשביל זה בדיוק הוועדה נועדה, כדי לשמוע דברים שאנחנו אולי לא מודעים אליהם. אני, ואני בטוח שגם יואל, באמת מוכנים להיות אוזן קשבת ולנסות להבין איזה משרד יכול לסייע. זה לא אומר שבוודאות נצליח, אבל זה אומר בוודאות שננסה. קרן, מול מי אתם עובדים עכשיו? מי הגורם שהוא כביכול הכתובת שלכם? מאז שמירי רגב עזבה את משרד התרבות והספורט אנחנו פחות בקשר מול המשרד הזה. אנחנו מנסים מול משרד האוצר. עכשיו גם אמרו לנו שזה עבר מוועדת תקציבים למישהו אחר. יואל, אנחנו באמת די אבודים. אנחנו נתפסים כגוף שלא מעניין אף אחד. אנחנו לא עושים שביתות רעב מול הכנסת. אנחנו צריכים לעבוד כדי למלא את המועדונים שלנו. בתוך האיגוד אנשים במצב מאוד קשה. 180 מועדונים כבר סגרו את הדלתות. זה ענף שיהיה קשה לשקם אותו. צריך לחשוב, אולי מנכ"ל משרד הספורט יתגייס. חייב להיות איזה גוף שעוזר. הלוואי, הלוואי. אני חושבת שאנחנו יכולים להיות בהרבה משרדים. אנחנו מחפשים אבא ואימא. אם מישהו מוכן לעזור לנו, אנחנו נשמח. אנחנו בטוח מוכנים לעזור לכם למצוא אבא ואימא. אגב, יש הרבה מצבים וזה קורה המון באופן כללי, שאין משרד אחד ספציפי שמאוד רלוונטי לגוף או לתחום.

יכול להיות שיש כמה משרדים שצריכים לוודא ביחד שאתם לא נופלים מוכל הכיסאות. אני חושבת שמשרד התרבות והספורט חייב לקחת עלינו כמו שעשו לפני כן בקדנציה הקודמת. בסוף, מי שעזר לנו לפתוח את המועדונים זאת מירי רגב, על אף שהיא לא אחראית עלינו. היא לקחה אחריות ואמרה, חבר'ה אני באה ואומרת שצריך לפתוח את זה כי גם העם חשוב ולא רק השחיינים האולימפיים והספורטאים האולימפיים, המגרשים והאוהדים. מאוד חשוב שגם העם יעשה כושר. היום אין לנו עם מי לדבר. כל אחד אומר שהוא לא אחראי לנו.

אני מבטיח לנסות לעזור לכם שיקשיבו לכם. תצרי איתנו קשר. אני מאוד אשמח אם האוצר שמקשיב לנו יבין שהצורך להכין תכנית ולהכניס אותנו בתוך הפעימה החמישית הוא צורך הכרחי. אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע גם מהאוצר. נשמח אם גם בזה תוכל לעזור לנו. את מדברת על פעימה חמישית אבל עדיין אין את הפעימה השלישית. דילגת על שתי פעימות. אנחנו יודעים שהאוצר עובד על פעימה נוספת שמדברת על עסקים שלא נפתחו עדיין ושנמצאים במשבר עמוק. לפעמים יש עסקים שנפתחו ונמצאים במשבר יותר עמוק. אנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע את תגובתו של האוצר בעניין הזה. עידו, נציג האוצר, אתה עדיין איתנו? אני עדיין פה. נשמח להתייחסות שלך לכל נושא חדרי הכושר בישראל, שלפחות לטענתה של קרן, מוצאים עצמם בלי אבא ואימא ממשלתיים. נפגשנו עם קרן מספר פעמים ועם שאר הנציגים של חדרי הכושר וקיבלנו את הנתונים. יש פה קושי בסוף. חדרי כושר הם עסקים פרטיים כמו כל עסק אחר במדינה, כמו מסעדות, כמו בתי מלון, גני אירועים. הרבה מאוד גופים פרטיים שהמדינה לא מסייעת להם בשוטף. נכון שבגלל שהמדינה לא מסייעת אז משרד הספורט לא היה איתם בקשר ישיר ועסקים כלכליים נמצאים יותר בקשר עם משרד הכלכלה. הגופים האלה קיבלו את המענה הרוחבי שניתן על-ידי המדינה, גם בהוצאה של עובדים לחל"ת, גם במענק חזרה לחל"ת, הנחות בארנונה, פיצוי בירידה במחזור. היו הרבה מאוד פעולות רוחביות שהמדינה נקטה. כרגע אין עדיין שום כוונה לסייע באופן ספציפי לענף מסוים. ככל שהשרים יראו בהמשך להנחיות של משרד הבריאות, שיש ענפים שממשיכים להיפגע לאורך תקופה ארוכה יותר משאר המשק, יכול להיות שיבחנו לעשות איזה צעדים בנושא. אני מסכים שבסוף אלו גופים פרטיים. טוב שישבתם איתם וניסיתם לתת להם מענה. קרן, העובדה שהם ישבו איתך בעיניי היא משמעותית. זה לא אומר שמחר בבוקר יימצא פתרון אבל אני בהחלט יכול להבין שבאופן כללי שבמשבר הקורונה לצערנו הרב שלל הסקטורים במשק נפגעים, בין אם הם ציבוריים ובין הם פרטיים. המדינה מנסה בהרבה מאוד אופנים, גם בדמות סיוע לעצמאים ובדרכים נוספות, לנסות להחזיר את המשק שלנו לפעולה הרבה יותר משמעותית. כמובן שזה יעזור גם לכם.

אנחנו נמשיך להיות בתקשורת ואם תרגישי שאין פתרון נשמח לסייע. שוב, לא מתחייב להצליח לסייע, מתחייב לנסות. כמו שאני מכיר את משרד התרבות והספורט, אף אחד לא יכול להגיד שאין שם אוזן קשב. זה נכון באופן כללי ואני בטוח שזה נכון גם כלפייך.

כפיר כהן,

אני מנהל מחלקת הספורט בחברה למתנ"סים הארצית. שלום לכולם. לפני שאדבר על המצב של הקורונה אני רוצה לאחל בהצלחה למנכ"ל החדש של משרד הספורט שהוא מנכ"ל החברה למתנ"סים עד לפני יומיים והיום הוא מנכ"ל משרד הספורט. רז פרויליך שניהל את החברה למתנ"סים הפך להיות מנכ"ל משרד הספורט. כולנו מאחלים לו בהצלחה.

לגבי המשבר של הקורונה, או מה שקרה בחודשים האחרונים וגם לקראת הגל השני. החברה למתנ"סים נערכה בכמה מישורים. קודם כל, פתחנו את כל חוגי הספורט בזמן שהיה אפשר וההנחיות שאפשרו את זה לפעילות דרך הזום. פתחנו פרויקט שנקרא "מתנ"ס דיגיטל", שהוא נתן לקהילות שלנו בכל רחבי הארץ להתחבר לפעילות ספורט מרחוק. גם החברה למתנ"סים, גם משרד הספורט והשותפים האחרים, גילי לוסטיג מהוועד האולימפי שעזר לנו לא מעט בדבר הזה, אפשרנו בעצם להרבה משפחות להגיע לתחום הספורט. כלומר, להיות שותפים לפעילות ספורט גם מהבית. אני חושב שאם יבנו תכנית אחת מרכזית שמובילים אותה משרד הספורט, החברה והוועד האולימפי ולא באלתור, נוכל להמשיך את הפעילות הקיימת.

במתנ"סים השונים מנהלי מחלקות הספורט המשיכו להפעיל את הכול במצב שהם בחל"ת. רובם המכריע של מנהלי מחלקות הספורט היו בחל"ת ולאט לאט הם חזרו לפעילות. אני חושב שהמדינה, גם משרד הספורט והמתנ"סים, צריכים לוודא שפעילות הספורט ממשיכה גם באמצע המשבר. לוודא שהעובדים האלה ממשיכים לקבל תקציבים, המחלקות שלהם ממשיכות לקבל תקציבים כדי להמשיך את פעילות הספורט. גם בתקופת משבר הקורונה אפשר לעשות פעילות ספורט. אני אתן דוגמה אחת קטנה. במועצה אזורית שפיר, עשו מרוץ שכל כולו היה וירטואלי. אנשים רצו לבד במרחב הפתוח, כמובן במגבלות שהיו, אבל בעצם כולם השתתפו. הקימו רשת, פתחו אתר והוכיחו שאפשר לעשות פעילות ספורט גם במצב הזה. נקודה אחרונה, זה להגיד תודה למשרד הספורט על ההנחיות שהוריד לשטח, גם כשהוא לא ידע כל-כך האם מתקדמים בהנחיות או חוזרים אחורה. משרד הספורט, נורית שרביט, אבי בנבנישתי ודודו מלכא עזרו לנו מאוד בכל ההנחיות. אני חושב שצריכה להיות ועדה שתהיה מורכבת מהנציגים של כל הארגונים כדי שההנחיות יהיו תואמות לשטח. לא תמיד ההנחיות תואמות לשטח. לדוגמה, עד עכשיו ההנחיות בתחום החוגים לא ברורות במאה אחוז וזה גורם להמון בלבול ולחץ להורים וגם למתנ"סים. צריך לחשוב איך אנחנו מתכוננים לגל הרבה. ממה ששמעתי בשעה וחצי האחרונות הכוונה מבורכת. תודה לך, חבר הכנסת רם שפע, על היוזמה הזאת. אני בטוח שנצליח לעבור את הגל השני הרבה יותר טוב מהגל השני. אני מסכים איתך, אבל נקווה שנדלג על האירוע של גל שני, זה עדיף. כן. דודו מלכה אחרון הדוברים ואחרי זה נסיים. שמעת את הדיון? שמעתי את רוב הדיון. ראיתי שהיית איתנו כל הדיון וזה מאוד משמח אותי. נשמח להתייחסות שלך. אתה הרבה שנים בספורט וגם הרבה ענפים מתנקזים אליך. התייחסות שלך איך אתה רואה את הדברים הקדימה. קודם כל, אנחנו ממש בתקופה לא כל-כך נוחה. גם שמעתי מה גיא אטיאס אמר בתחילת הדיון. הדבר החשוב ביותר, שאנחנו דואגים תזרימית לכל גופי הספורט וגם לאגודות. קרוב ל-800 עמותות, אגודות ספורט, קיבלו 50% מהתקציב, שזה בדרך-כלל מה שאנחנו עושים בשנה שוטפת, כך שזה לפחות לא פגע בהם. יש תסכול די גדול מזה שקשה לצאת לחו"ל. עשינו איזה מהלך והגדלנו את התקציב למחנות אימונים בארץ, שזה בהחלט יכול לעזור לספורט. אנחנו עושים את זה במקומות כמו אילת או במקומות שבהם אפשר להתבודד למחנות אימונים. אם אפשר יהיה לחזור לפעילות נורמלית, גם אם ללא קהל וללא התקהלות, זה רק יכול לעזור לנו. תודה. אני יודע שאתה עסוק בנושא יום יום. אני לא אפנה אליך עכשיו שאלות ספציפיות אבל אשמח אם תישאר לסיכום הדיון. היתה שאלה של רזבוזוב לגבי אגודות חדשות. שמעתי את התשובה אבל אני דווקא רוצה לומר שיש לנו במבחן התמיכה למרכזי הספורט סעיף שבתקציב שאנחנו מעבירים להם, הם אמורים לסייע לאגודות החדשות. זאת אומרת, זה לא קשור לקורונה, זה גם בשוטף ככה זה צריך להתנהל. אגודות חדשות אמורות לקבל מענה דרך מרכזי הספורט שמקבלות תקציב ייחודי לדבר הזה.

בהחלט, דרך המרכזים. אחד הסעיפים שזה מה שהם צריכים לעשות. אנחנו יודעים שזאת מגבלה של רשם העמותות, שעמותה ללא ניהול תקין שלא קיימת שנתיים, לא יכולה לקבל תקציב מדינה. זאת הסיבה שהעברנו את הסמכות הזאת למרכזי הספורט, לתת להם תקציב נשימתי בתחילת הדרך. חבר הכנסת רזבוזוב, מילה לסיום. תודה על הדיון החשוב. חשוב לשים את הספורט כולו בסדר עדיפות ועל המפה. מעבר לזה, חוסן בריאותי זה גם חוסן מנטלי לציבור רחב, ספורטאים מקצוענים וחובבנים, ספורטאים אולימפיים ופראולימפיים ואוהדים שרוצים להיכנס למגרשים ומחכים לבשורה של המתווה. כמובן שאם לא ניכנס עכשיו לעובי הקורה, כנראה שרוב הספורט בישראל יקרוס. שמענו את הקבוצות בליגת העל שדיברו איתם על מתווה של מעל 100 מיליון שקלים ועכשיו האוצר מדבר איתם על עשרות מיליוני שקלים. שמענו על קבוצות הנוער והקבוצות הלא מקצועניות, שגם שם יש מצוקה. אנחנו לא מדברים אחורה ועל מה שהם הפסידו אלא קדימה. בשנה הבאה ישנן קבוצות שפשוט לא ייפתחו בענפים מסוימים של הספורט הישראלי. אנחנו כמובן חייבים להיכנס. אני מאוד שמח שאתה כאן בכנסת ויו"ר ועדה שאחראית על הספורט ואני מקווה שנזיז עניינים. אני מאוד מקווה ששאר הפרגונים של יש עתיד לכחול לבן יהיו כמו שיואל מפרגן לי, אבל אני לא אכניס אותך לפינה הזאת. יש פוליטיקה ויש מעשים. תודה רבה ליואל. ההערכה היא הדדית. אני יודע ובטוח שתהיה שותף מלא לקידום הספורט בוועדה. אנחנו יכולים לעסוק בזה גם מעבר לדיונים עצמם אבל ודאי במהלך הדיונים. תודה למי שנכח ולמי שעקב אחרי ולא השתתף אני מתנצל. אני מאוד אוהב להקפיד על הזמנים ואנחנו בדיוק בשעה 11:00 ובסיכום. אנחנו במשבר וזה ברור. אין שום מילה אחרת לתאר את הספורט, ודאי בעולם אבל גם אצלנו. אנחנו מסתכלים על מה שקורה במדינה שלנו. גם בהתייחס לדברים שמשה חוגג אמר וגם באופן כללי, אנחנו כוועדה ובוודאי חילי טרופר כשר התרבות והספורט, מאוד מחויבים להחזיר את הספורט לפעילות כמה שיותר מהר ומחויבים במקביל לבריאות הציבור. שני הדברים האלה, כפי שגם הממשלה מתנהלת, צריכים ללכת יד ביד כדי לוודא שלא נחזיר קהל, נשמח את האנשים והכסף יחזור ותוך שבוע ניאלץ לסגור מחדש. לא נעשה בזה כלום חוץ מליצור תסכול גדול. זה נכון לענפים המרכזיים, כדורגל כדורסל אבל היה חשוב לי מאוד לשמוע לגבי שאר הענפים וגם לגבי הספורט החובבני. בסוף זאת פרנסה של הרבה מאוד אנשים במדינה. אנחנו מנסים להסתכל על רוחב היריעה ולראות איך אנחנו מסייעים לכולם. כמה התייחסויות ספציפיות. בנוגע לתקציב, דובר פה שהמשרד אישר להעביר 50% מהתקציב לאיגודים וזה מבורך וטוב, אבל זה רק חלק אחד. אנחנו לא נרפה עד שמלוא הכסף יעבור כי ברור שזה כמו אוויר לנשימה לאיגודים ולספורטאים ולכל מי שהפרנסה שלו קשורה לענף. אולי אחת האמירות הכי משמעותיות שהיו בדיון, זה ההתחייבות של גיא לעשות הכול שבאמת תוך שבוע יפורסם מתווה לאופן שבו נפתח את הליגות בשנה הבאה, גם אחורה על מה שהיה השנה וגם התייחסות קדימה. לא דובר על זה הרבה אבל אני יודע שיש גם סוגיה כבדה שהיא משפטית וכלכלית סביב נושא המינויים. אנשים שילמו הרבה מאוד כסף על הספורט ובעצם כמו בתחומים אחרים, לא קיבלו את כספם או לא מימשו את הכסף שהם שמו. אני יודע שזה גם על שולחנכם, אם כי זה נושא מורכב. בעניין הזה אני מבטיח שנעקוב שאכן יתפרסם מתווה ושהוא יהיה הגון.

הצעת שניפגש ונשמע עליו לעומק, אז אני מרים את זה בשתי ידיים ואשמח להתעמק במתווה בעצמי. אגב, משה חוגג אמר אמירה שנשארה קצת בחלל האוויר. הוא אמר שאם לא יתפרסם מתווה לא נפתח את הליגות. נראה לי שזה צריך להדהד לכולנו בראש. לא תהיה דרך שהספורט יחזור בלי שתהיה ודאות על איך הוא מתקיים. באמת, צריך לעשות לילות כימים ולהגיע למציאות שבה הוא חוזר. נושא שעבר כחוט השני בחלק מהדיונים שלנו הוא מצב המתקנים בספורט. השינוי שהיה לפני שלוש שנים בקרן המתקנים מייצר פערים אדירים בתשתית כדי לקדם את הספורט הישראלי בצורה מיטבית ולשדרג אותו. היתה החלטה, שכמובן לא קרתה בתקופה הזאת של השר, אבל גם אליה נידרש כי זה באמת מייצר אתגר אדיר. דיברו פה חברי הרשימה המשותפת לגבי החברה הערבית אבל הבעיה הזאת היא רוחבית. כשאין מתקנים אי-אפשר לצפות לספורט מקצועני בוודאי לא חובבני. אני מניח שנקיים דיון המשך כדי לעקוב אחרי זה. תודה לכולם. אנחנו פה ואתם מוזמנים אלינו אם יש דברים שלא עלו. תודה לך, חבר הכנסת רזבוזוב. תודה לך שי שנכחת לאורך כל הדיון. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.